שלום לכולם, בוקר טוב, ברוכים הבאים לוועדת חינוך שמקיימת היום דיון על

הדיון היום יתקיים במסגרת יום המילואים שאני שמח לעמוד בראש השדולה שלו כאן בכנסת. ואני כבר אומר, יש כאן חמישה דיונים וזה החשוב שבהם. אני לא אומר את זה כקלישאה, זה הדיון החשוב ביותר. והסיבה שאני נוקט בעמדה הזו, למרות שיש דיון בכספים, ובחוץ וביטחון, כבודם במקומם מונח היא שבאמת חלק גדול ממשרתי המילואים הפעילים היום הם סטודנטים. למעשה, כשאתה בודק את הגיל, וגם את, כמו שאומרים: התרגיל, אז כן, סטודנטים מהווים חלק משמעותי ביותר ממערך המילואים. לכן הרבה מהאתגרים, מהיתרונות, וגם מהדברים שאנחנו צריכים לטפל בהם, קשורים לחיים הסטודנטיאליים ולממשק שבין לימוד אקדמי לבין שירות במילואים של גברים ונשים. יש לנו דיון קצר, הוא עתיד להסתיים ב-12:30, לכן אבקש מכל הדוברים לתמצת ולהיות מדויקים מאוד. אתחיל בהצבת האתגר, האתגר העיקרי שלנו הוא שקשה מאוד לשרת במילואים וללמוד באוניברסיטה או במכללה. זה קשה. ואספר פה על חוויה אחת שלי: לפני 20 שנה בדיוק, חודש יוני 2002, חזרתי למסדרונות האוניברסיטה העברית ממבצע "חומת מגן". נעדרתי מהאוניברסיטה 32 יום ברצף. כלומר, כל הסמסטר השני הלך לי. לא רק שחזרתי ממבצע "חומת מגן", הייתי מ"פ יחד עם חיילי צנחנים במילואים במחנה הפליטים טול כרם. נהרג לגדוד שלי חייל באותו שרות במבצע, אורן צלניק, זכרונו לברכה. ואתה באמת חוזר מחוויית לחימה. והחוויה העיקרית שלי בתור חוזר למסדרונות האוניברסיטה הייתה הליכה לאיבוד, ולא רק עם מסדרונות הקמפוס בהר הצופים שהם בלתי אפשריים לניווט, יותר קל לנווט בעזה מאשר בקמפוס הר הצופים, אלא כי אתה חוזר תלוש. אתה חוזר מסיטואציה שבה רגע אחד היית תחת אש ונלחמת במחבלים שמנסים להגיע לערי ישראל מי שזוכר את אותם ימים מדממים שאחרי הפיגוע במלון פארק וכולי, שנת 2002. ופתאום אתה נכנס לקורס, שיש לך ארבע נקודות זכות ואתה צריך להיבחן עוד שנייה. והרגשתי שאני צריך מישהו שייראה אותי. ודווקא הייתה מרצה מתוך כל המרצים, פרופ' גלית חזן רוקם, בחוג למקרא באוניברסיטה העברית, שראתה אותי. הייתי אז סטודנט לתואר שני, כבר בשנתי החמישית באוניברסיטה. היא קראה לי שנייה הצידה ואמרה לי: קינלי, מה קורה? אתה לא לגמרי איתנו, נכון? אמרתי לה שבכלל לא. 32 יום שלא הייתי כאן, אבל הראש שלי עדיין במחנה הפליטים בטול כרם. אמרה לי: תשמע, אני נורא מבינה אותך, ואנחנו עוד לפני חוק המילואים, עוד לפני הרבה מהזכויות שמוקנות היום לסטודנטים במילואים, ועוד היא אמרה לי: תשמע, מה שאתה צריך, אתה צריך חדר לנוח בו רגע אתה יכול לבוא לכאן לחדר שלי. אם אתה צריך התחשבות, שנדבר עם רעיי המרצים אני אהיה שם בשבילך. מה שאתה צריך. וזה מה שאנחנו רוצים ומצפים שיקרה לכל סטודנט שחוזר משרות המילואים שלו. סטודנט או סטודנטיות, נזכור שכמעט חמישית ממשרתות המילואים הם סטודנטיות היום. ושמישהו יראה אותו, יבין את צרכיו, יבין את האתגרים שלו ויהיה שם בשבילו. ועדת החינוך תעסוק היום באתגר הזה של זכויות סטודנטיאליות ודאגה סטודנטיאלית למשרתות ומשרתי המילואים. נתחיל עם צה"ל. נמצאת כאן אבישג סבג, ראש ענף מילואים, ואחר כך נמשיך בסבב. אבישג, בבקשה. שלום לכולם, שמי אבישג סבג, ראש ענף תכנון כוח אדם מילואים בצה"ל. קודם כול זה יום מרגש. אנחנו נמצאים כאן ביום ההוקרה למשרתי ומשרתות המילואים שמהווים את מכפיל הכוח של הצבא. צה"ל רואה במשרתי ומשרתות המילואים כמרכיב משמעותי וכחלק מזה, גם בסטודנטים שהנם משרתים פעילים וחלק נכבד מהמשרתים בכלל.

הנבחרת המשרתת של הצבא, רואים את זה בשקפים, היא נבחרת יחסית ממוקדת. נבחרת שמהווה כ-4% מכלל האוכלוסייה בטווח הגילאים 22 עד 45. כחלק מזה, אנחנו רוצים מאוד לתת לה גם את ההטבות וגם לתמוך בנבחרת המשרתת על מנת להקל עליהם ולפתח אותם ולשלב אותם היטב בשירות המילואים. אנחנו נמצאים כמעט חודש אחרי החלטת הממשלה שיש בה סעיף משמעותי עבור המשרתים במילואים שהינם סטודנטים. לנו חשוב גם בוועדה, לצאת מכאן עם איזשהו מנגנון למימוש ההחלטה וגם להתאים את זכויות הסטודנטים בכל היבט הקריאה, גם בצווים שאינם צווי חירום וגם בצווים שהם קריאה חריגה, על מנת שהם לא ייפגעו. אנחנו בדיוק שנייה לפני תחילת המבחנים ואני חושבת שזאת תקופה טובה לראות מה עושים עם מי שהוקפץ עכשיו כחלק ממבצע "שובר גלים". יש המון גדודים שהוקפצו, וחלקם גם משרתים שהם סטודנטים, ולראות איזה מענה אנחנו יכולים לתת להם על מנת להקל עליהם בתקופת המבחנים ומה שהם יפסידו בחומר. חשוב לנו לומר שיש הרבה זכויות שניתנו במהלך השנים בהחלטות ממשלה שונות והיינו רוצים שקודם כול הסטודנטים שמשרתים במילואים ידעו את הזכויות שלהם. דבר שני, שהמוסדות באמת יאפשרו להם לקבל וליהנות מההחלטות. אנחנו עדים לזה שלא תמיד הסטודנטים מרגישים שהם מקבלים את המענה. זה לאו דווקא דברים שתלויים בנו כצה"ל, אלא יותר במוסדות עצמם, ונשמח גם בזה לסייע למשרתים במילואים. אנחנו בצבא, בכל הנושא של מיהו הסטודנט המשרת זה מופיע גם בשקף 46 פיתחנו לאחרונה מערכת שמהסלולארי, חייל המילואים יכול לדווח שהוא סטודנט, על מנת שאנחנו נדע לתת רגע שנייה איזושהי הסתכלות אחרת, גם למול המפקדים. זה רק בתחילת הדרך, כיום לא כל הסטודנטים שמשרתים במילואים באמת מדווחים שהם סטודנטים. אנחנו רוצים להגביר את המודעות ולהעלות את המודעות כך שידווחו שגם אנחנו נדע, כי אין לנו דרך אחרת לדעת מי הם כל הסטודנטים שמשרתים במילואים. לא כל המידע שיש במוסדות עובר אלינו לצה"ל. מהבחינה הזאת, אנחנו מבינים שסטודנטים הם מי שבדרך כלל בשלב הלימודים משתכר קצת פחות, וחלקם עובדים ולומדים, מי שמשלב את שניהם משתכר בתקופה הזאת קצת פחות. ולכן הצבא פועל בכמה מישורים לתיקון החקיקה שנמצאת עכשיו בתהליך על מנת להעלות את התגמול המזערי ואת ערך יום המילואים למי שאינו עובד. אבישג, זה מקודם כחוק של משרד הביטחון כרגע? אנחנו רק בשלבים. יש כרגע

אנחנו נמצאים עכשיו במעבר של כל החומר מבחינת הייעוץ המשפטי. המטרה היא להעלות את זה גם לחקיקה, אבל אנחנו מבינים שזה ייקח קצת זמן. עוד תהליך הוא נושא שינוי תקנה של ביטוח לאומי שאנחנו פועלים לקדם אותה לגבי שיפור השכר למי שערב יום המילואים השכר שלו עלה, וזה על מנת לתת לו מענה ותגמול הוגן למול מה שהוא מרוויח. זה משהו שצה"ל רוצה מאוד לתת למשרתים. אני מציע שתעצרי פה ואתן לך בהמשך. תודה רבה.

ליאור חזן, יושבת-ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. ואחריה ארצה לשמוע את דבורה מרגוליס מוועד ראשי האוניברסיטאות.

שלום לכולם,

יושבת-ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב. סטודנטית ל-M.B.A ומשרתת מילואים פעילה. למה אנחנו כאן? בדיוק כמו שאמר חבר הכנסת משה טור פז החתך בין שתי האוכלוסיות, בין אוכלוסיית הסטודנטים לבין אוכלוסיית משרתי המילואים הולכת וגדלה משנה לשנה. אגע בכמה נקודות שחשובות לנו: משרתי המילואים עושים את זה מתוך אהבה למדינה, מתוך ערכים ומתוך רצון לתרום. השילוב של שירות מילואים עם לימודים, עם עבודה ועם החיים הסטודנטיאליים מאתגר מאוד ודורש מאמץ בכל הרבדים. המעמד הזה של משרת מילואים שהוא גם סטודנט, מייצר חוסר שוויון פנימי בתוך ספסל הלימודים בין סטודנט לסטודנט, בשם הרצון לתרום למדינה. והאחריות פה היא לתיקון מצדנו, לא רק מצד הסטודנט. אי אפשר לצפות שהסטודנט יבוא וישלים ויקבל מועדים מיוחדים ואנחנו נשאיר את זה ככה, אנחנו צריכים לתרום ולעזור לו.

נוצר לא רק באקדמיה, הוא נוצר גם בצה"ל. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בחוסר גמישות, בחוסר הבנה, כל צד רואה את החשיבות בצדו, בתפקיד שלו, בצורה הכי עליונה ועילאית. אימון, תרגיל, מבחן, הגשה כל אחד חושב שזה הדבר הכי חשוב עכשיו, כאן ועכשיו. והסטודנט בעצם נקרע בין איך הוא עושה את הכול, איך הוא רוצה לרצות את כולם, ובעצם לא לפגוע בעצמו. גאנט האימונים ידוע מראש וכך גם תקופת המבחנים. ההמלצה שלנו היא לסנכרן אותם. לא כל תקופת בחינות אנחנו צריכים לקבל טלפונים מקצינות הקישור, לקבל התראות באתר מילואים כשיש לנו אימונים שוב ושוב על תקופת הבחינות. זה משהו שחשוב מאוד לאזן. גם הפטור שאנחנו מקבלים בעקבות שירות המילואים שלנו, הוא פטור שאנחנו מקבלים בנקודות זכות אקדמיות, אבל הוא לא מזכה אותנו בפטור כספי, אנחנו נדרשים לשלם עבור הקורס הזה. נקודה אחרונה שחשוב לנו להדגיש, העטיפה כמו שציין בתחילת דברים חבר הכנסת טור פז, לא רק בנקודת הזמן כשאנחנו נדרשים בסוף לעזרה, אלא לאורך כל הדרך. אנחנו נרצה לשלב, נרצה לייצר עוגנים קבועים שעוטפים ומשלבים את שתי האוכלוסיות האלה גם יחד וזה אפשרי, זה דורש משאבים ורצון משני הצדדים. תודה רבה, ליאור. דבורה, בבקשה. שלום ותודה, יום חשוב מאוד ותודה על הדיון. שמי דבורה מרגוליס, ראש מינהל בוועד ראשי האוניברסיטאות ור"ה. אין לי אלא לברך את כל הנמצאים וגם את מי שלא נמצא. לא צריך להכביר במילים על החשיבות של חיילי מילואים, ואין שום ספק שחלק גדול מהם הם אכן סטודנטים.

גם חברי סגל משרתים במילואים, יש לא מעט כאלה. אוניברסיטאות מאז ומעולם ייחסו חשיבות גדולה מאוד לשירות המילואים. לאורך השנים, היו ניסיונות להקל ככל הניתן. ב-2014 היה בקיץ מבצע "צוק איתן", האוניברסיטאות יזמו ופעלו על מנת לתת הקלות שונות, כולל גם הקלות כספיות לבני ובנות זוג של משרתי מילואים, בלי חקיקה ובלי שחייבו ובלי שכפו את זה, זה היה מיוזמתן המלאה. כנ"ל חלק גדול מהאוניברסיטאות נתנו את נקודות הזכות האקדמיות לשירות מילואים ארוך, עוד הרבה לפני החקיקה שנעשתה. עשיתי בדיקה לפני הדיון הזה, עם דיקאני הסטודנטים בכל האוניברסיטאות,

אני מדברת בשם האוניברסיטאות בלבד החברות בוועד

יש פורום משותף של כל דיקאני הסטודנטים. יש בעיות נקודתיות במוסדות שונים, ומול סטודנטים כאלה ואחרים, ואני מניחה שאתם מבינים שזה מובן. אין שום דבר שהוא 100% והרמטי, וגם מי שלא עובד לא טועה. אני לא קיבלתי פניות ספציפיות, לא מסטודנטים וגם לא מהמועצה להשכלה גבוהה, ולא מגורמים אחרים. ואני פונה כאן למי שצריך: אם יש מוסד אוניברסיטאי שמסיבה כלשהי אתם חשים שהוא לא נותן את מה שהוא צריך לתת בצורה מלאה אנא העבירו אלי. אפשר למצוא את הפרטים שלי באינטרנט בקלות. נפעל, נבדוק ונעשה את מה שצריך. פורום דיקאני הסטודנטים מתכנס לעיתים די קרובות. עושים חשיבה משותפת, מסיקים מסקנות. עוסקים בהרבה מאוד נושאים. ואנחנו כמובן לרשותכם. תודה. תודה רבה, דבורה. ברק דביר, יושב-ראש אגודת הסטודנטים של בן גוריון,

תודה רבה, שלום לכולם. ליאור חזן הציגה את הדברים שצריך לקדם,

סטודנטית שמשרתת במילואים באופן פעיל, היא יכולה להיות קצינה, היא משרתת מילואים פעילה שלומדת הנדסת חשמל בבן גוריון, עבדה מאוד קשה כדי להגיע ללימודים האלה, ואז קוראים לה למילואים בחודש יוני,

שבועיים לפני תקופת המבחנים. ואז מתחילות לצוץ הדילמות. איך היא תשלים את המבחנים? האם היא יכולה להיעדר משירות המילואים? מה המחלקה שלה תעשה בלעדיה? האם השלמת ההכנסה שהיא עושה תוך כדי הלימודים בתור מלצרית, איך אפשר לתגמל על זה כשהיא מקבלת 204 שקלים ליום? ואז עולות השאלות, ואז היא מתלבטת, האם היא הולכת לשירות המילואים או לא? אנחנו רוצים לעשות מילואים, אנחנו אוהבים את המדינה, נתנו ששנים יפות לפני, אנחנו רוצים להמשיך לעשות את זה, אבל המציאות שסטודנט צריך להיעדר לתקופה בדרך כלל ממושכת, וכמו שנאמר פה, האימונים תמיד על תקופות מבחנים. התעסוקות המבצעיות תמיד יוצאים בזמן הגשת הפרויקטים. אנחנו שמים את הסטודנטים שלנו במקום בעייתי. הם צריכים עכשיו לבחור, האם הם מספרים ומתרצים למפקד שלהם במילואים איזשהו תירוץ כדי להיעדר, ואחרי זה נושאים בתוצאות מהצד השני,

מגיעים למילואים ואחרי זה שוברים את הראש, איך הם משלימים קורס חוזר. בראש ובראשונה אנחנו רוצים שתתנו כלים לאוניברסיטאות להשלים את הלימודים.

אם יש הטבה שדיקאן הסטודנטים באוניברסיטה כלשהי יודע לתת, לדוגמה, בצורה של מתרגל או השלמת קורס, חלק מהאוניברסיטאות אין להם את המתרגלים. לפעמים זה בעיות תקציביות, לפעמים אלו בעיות כוח אדם. בפועל, הסטודנט נשאר באוויר. דבר נוסף חשוב שנגעו פה הוא התגמול למשרתי המילואים שהם סטודנטים. 204 שקלים והנסיעה שלא מוחזרת בצורה מספקת, והסטודנט עושה חושבים, איך הוא משלם את שכר הדירה? איך אני יכול לשלם את שכר הדירה והאם אני צריך לעבוד עכשיו אקסטרה ולפגוע שוב במילואים או שוב בלימודים בשל הנושא הזה? בסוף, אנחנו לא צריכים שתשלחו לנו,

עוגות, והמורל מספיק גבוה גם בשביל הלימודים וגם בשביל המילואים. אנחנו בסך הכול רוצים שייתנו להמשיך לשרת בכבוד, בלי לעשות קורסים חוזרים, ולשבור את הראש איך אנחנו מסיימים את הלימודים.

תודה רבה. שקד בנפשי, את רוצה להוסיף משהו? לא. תודה. אסף סנדרוביץ', מהעמותה למען משרתי המילואים,

שלום, שמי אסף סנדרוביץ', רב סרן במילואים בזרוע הים, חבר עמותת המילואים וגם מרצה באקדמיה למעלה משבע שנים. כעמותה למען משרתי המילואים, שמנו דגש בנושא על שלושה דברים עיקריים: הדבר הראשון, פיקוח הוועדה על זכויות סטודנטים שהם אנשי מילואים. דבר שני, הטבות וזכויות לאנשי מילואים סטודנטים, לאו דווקא במוסדות שנמצאים בפיקוח המועצה להשכלה גבוהה,המל"ג או מכללות טכנולוגיות. והדבר השלישי, היחס למרצים או מורים במילואים.

בנושא הדבר השני, ישנה תחושה ואני לא יודע אם היא מבוססת ומעניין איך אתם פוגשים את זה שבאוניברסיטאות אמנם יש פערים, כמו ששמענו כאן מיושבי הראש, אבל יחסית העסק מסודר ויש אל מי לפנות,

יש בישראל עשרות מכללות, הרבה יותר מזה, ושם מה שנקרא, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה גם מה שאתם מקבלים? אני לא יכול לומר לך או להצביע נקודתית על מוסד כזה או אחר שלא כפוף למל"ג וקיבלנו עליו ריג'קט. אני חושב שאם אתם כוועדת חינוך, תמליצו ליישם באותם מוסדות את הזכויות וההטבות שיש למוסדות שכפופים למל"ג, זה יכול להיטיב עם אותם סטודנטים, וזה משהו שהוא חשוב לנו מאוד.

אני פונה אליך, אבל גם לאגודת הסטודנטים עסקנו לאחרונה בנושא כאוב של הטרדות מיניות בדוח שמוגש, ובו בעצם מבקשים מכל המכללות והאוניברסיטאות לתת סקירה מה תמונת המצב אצלם. בגלל שאנחנו עוסקים היום, ואם אני זוכר נכון,

150 ומשהו מוסדות? אני סופר נכון? 150 ומשהו מוסדות אקדמיים בישראל, אני שוב חושד שבנקודה הזו יש לנו פערים גדולים מאוד בין שוב, אני כולל את כל המוסדות העל-תיכוניים שהם אקדמיים מסוגים שונים יכול להיות שאנחנו צריכים לעשות סוג של מיפוי שנתי לקראת יום המילואים הבא, בכל ההשכלה הגבוהה, ולבחון את המצב. ואם אגודת הסטודנטים תשתף פה פעולה עם צה"ל,

תתמוך בזה, אז בשנה הבאה בוועדת חינוך נקיים דיון מבוסס נתונים. ליאור, ואלה שכאן, יודעים להגיע אלי, אבל כשיושבת לה איזה מכללה לא מתוקצבת אבל בסוף הסטודנטים שלה משרתים לא פחות במילואים, אנחנו צריכים לטפל גם בה. עם 10,000 סטודנטים ולפעמים יותר. שם אני מודאג שאין לנו נציגויות, הם לא יושבים ליד השולחן פה, ור"ה לא מטפלת בהם, ויש לי תחושה שהרבה בעיות נפגוש במקומות האלה. אשמח להתייחס לשלוש הנקודות בזריזות. כשאני מדבר על זכויות סטודנטים במילואים, אני שם למשל את הדגש על שתי נקודות זכות שסטודנט מקבל ברגע שהוא מבצע 14 ימי מילואים בשנה קלנדרית. 14 ימי המילואים הללו, זה בעצם לשיקול דעת המוסד אם הימים האלה הם ברצף או לא ברצף. אני חושב שאין זה רלוונטי ואתם צריכים להמליץ שזה לא משנה אם עושים את המילואים במקשה אחת או בנפרד. אם אני לא טועה, זה לא המצב. אבישג, תקני אותי אם אני טועה. הנקודות הן ברצף, זה מהבחינה הזאת. אבל זה באמת לשיקול דעתם. יש כאלה שמתחשבים בזה. דבורה, מה קורה בפועל אצלכם? אני מניחה שיש הבדלים פה וכל אוניברסיטה שוקלת. אבל אם מישהו עושה מילואים פעם בשבוע במשך 14 שבועות והוא יודע לתמרן את המילואים שלו עם הלימודים, אולי הוא לא - - - זה מה שאני רוצה למנוע. זאת דוגמה לא טובה ואגיד למה הנה דוגמה מהקורונה בפיקוד העורף: לקחנו חיילי מילואים לימי ראשון בבוקר, כי היינו צריכים אותם במוסדות. אז מה קורה לסטודנט המסכן שיש לו קורס עכשיו בין 10:30 ל-12:00 כל יום ראשון? 14 יום הוא יהיה במילואים, אבל הוא לא זכאי לשתי נקודות זכות. אני חושב שזאת נקודה נכונה. צריך לפתוח את זה. שוב, יש רכזי מילואים בכל אחת מהאוניברסיטאות. אנשים פועלים בהגיון סביר ולפי מה שמתבקש. אם סירבו לתת את שתי נקודות הזיכוי ויש הסבר, אפשר להגיש בקשה. דיקאן הסטודנטים יחד עם רכז מילואים יבחנו וישנו את ההחלטה. זה לא - - - אוקיי. צריך את המלצה שלכם. אני רוצה לתת דוגמה על שתי נקודות הזכות. דוגמה אחרונה כי יש פה עוד הרבה דוברים. כשיש לנו בביטוח לאומי קצין מילואים שביצע מילואים ולא דרש את זה מביטוח לאומי, ביטוח לאומי יכול לבוא ולנופף בדגל: לא דרשת את הכסף, אנחנו רוצים לתת לך אותו. אותו דבר צריך להיות מול המוסדות. צריך להיות סנכרון מעבירים את הרשימות של אנשי המילואים שביצעו 14 ימי מילואים, והמוסדות מראש יזינו את זה ולא צריכים שאיש המילואים יפנה.

זה אפשרי לעשות את מה שהוצע עכשיו דרך ביטוח לאומי? לכאורה המערכת שלכם מזינה את ביטוח לאומי ישירות,

כן. זה צריך להיות דרך הצבא. הם מעבירים לנו קובץ של השירות. אבל אם זה צריך לעבור לאוניברסיטאות וכולי - - - אנחנו עושים מאמצים כבירים, לא תמיד משתפים איתנו פעולה בשביל לקבל מי הם הסטודנטים כדי שאנחנו נוכל לאחוז במידע. היום לצה"ל, אני לא רוצה לנקוב במספר כי יש מספרים שאנחנו לא יכולים לפרסום, אבל אנחנו לא יודעים לאחוז במי הסטודנט שמשרת מילואים ב-100%. זה נתון לשיקולו של המשרת אם הוא מדווח לנו או לא מדווח לנו. לך יש את הנתון הזה? יש לנו נתון של מי הוא סטודנט, ככל שהוא מדווח מהמוסד להשכלה גבוהה שהוא לומד בו,

יש לו הגדרות - - - אחד שלוקח קורס פעם בשבוע באוניברסיטה הפתוחה, לא - - - לא סתם פניתי אליך, כי אני יודע שלהם יש בעיית ממשק במערכות הצבאיות שלכם בדרך כלל יותר קל. לנו יש אפשרות לדעת מי הוא סטודנט, בהגדרה מסוימת שיש לה גבייה. אני לא יודע בדיוק להגיד אותה מהי, אבל יש. הנקודה ברורה. אנשי עמותות המילואים, בואו נעשה עבודה על הדבר הזה, זה נשמע לי ללא עלות, רק ממשק יעיל יותר ונוכל לטפל בדבר הזה. משפט אחרון לסגירה בנושא מרצים ומורים במילואים. נמצא איתנו שי שמש, מורה שרצו לפטר אותו מרשת פרטית, אני מניח ששמעתם על זה בתקשורת, לפני כשנה בערך. אם אנחנו נשמע שהמוסדות מפטרים אישה בהריון, נזדעק ונזדעזע. אנחנו צריכים לדעת אולי להעניש מוסדות שלא יודעים לתגמל את אנשי המילואים, ואפילו לדרג אותם מהמוסד שיודע להעסיק אנשי מילואים פעילים שמבצעים המון ימי מילואים. אני יכול לומר לך שבמקום שאני עובד בו, במוסד האקדמי, יודעים לעטוף אותי ולתת לי את המענה, לא בטוח שכל המוסדות מתנהלים ככה. המקרה של שי הוא מקרה מוכר. במקרה אנחנו גם מכירים ממילואים. כאן שוב,

אנחנו צריכים איך אנחנו עושים פה בהקשר להערה הקודמת שלי, לקראת יום המילואים הבא, לחשוב בין הדברים. הנגשת מידע היא כלי משמעותי מאוד. ומדרוג "מילואימטר" או כל דרך אחרת,

כמו שעשיתם עם עסקים, לעשות גם עם מוסדות להשכלה גבוהה. ואמרנו בוועדה, לפעמים שיימינג זה כלי מאוד-מאוד יעיל, אם מגיע למישהו על זה שהוא מתנהג כראוי עם חיילי מילואים, זה בהחלט לגיטימי ואפשרי בתנאים מסוימים. או להפך, שהוא דווקא מיטיב. כן, לחזק את מי שכן. תודה רבה, לך. מירון, מעמותת צו 8. שלום, שמי מירון דואר, אני נציג עמותת צו 8 הפורום למילואים. בעברי, סטודנט בטכניון, כיום אני מלמד בטכניון. אני לוחם במילואים. במהלך התקופה שהייתי בטכניון כסטודנט, כמעט כל סמסטר נקראתי למילואים, בין אם זה באמצע סמסטר, בין אם בתקופות מבחנים. אני ורוב המחלקה שלי במילואים הם סטודנטים. סטודנטים בדרך כלל לא משוחררים ממילואים בגלל שיש אנשים אחרים שיותר קשה להם מהסטודנטים, עצמאיים, אנשים נשואים וזה מובן. בדרך כלל סטודנטים הם אלה שיבואו. ובנוסף, אין את המענה. אתה יכול להיות בשבוע אחד פתאום בשבוע אימונים בגשם, ולאחר מכן לחזור פתאום למציאות הסטודנטיאלית שלך, שבכל מקרה יש לך כל כך הרבה לחץ בחיים. אתה צריך לחזור למציאות הזאת ואין את המענה, זה בתקופה שלי לפחות והטכניון השתפר מעט, צריך לציין. המענה היחידי היה צילומים, זה היה המענה, או "תחזור על קורס". וזה עדיין היה עולה לך כסף. לחזור על קורס, למשוך את התואר, זה היה המענה. מה קורה היום? היום יש יותר מענה, אבל אני, גם כמתרגל כיום, אני מיוזמתי בא לעזור לסטודנטים. כלומר, אין מענה גבוה מאוד במתן עזרה, עזרה ממש להשלים את החומר. הפער הקשה הוא לאו דווקא תקופת המבחנים, שבה איכשהו אפשר להשתמש במועד ג'. הפער הקשה באמת זה לחזור למציאות הסטודנטיאלית ופשוט להיכנס חזרה לתוך המטלות. ואתה צריך גם להשלים את החומר, גם להשלים את כל המטלות. אתה פשוט כל הזמן במרדף אחרי עצמך. כל סמסטר הייתי מחשב מה אני צריך לעשות אם יש לי מילואים. אתה במצב שאתה נמצא בשני עולמות וזה נופל חזק מאוד על הסטודנט. זה קושי חזק מאוד. וחוסר התיאום בין הצבא לבין התקופות שחשובות לסטודנטים, צריך להיות על זה חשיבה. אני ספציפית לוחם, אני לא שולט מתי אני מגיע למילואים. יש תקופות מאוד ספציפיות למילואים שאפשר לקבוע אותם כך שלסטודנטים תהיה מינימום פגיעה. מירון, אני חייב לשתף אותך. אמרת פה חצי משפט ואני רוצה להתחבר אליו. כאמור, יותר מ-25 שנה אני מפקד על חיילי מילואים בפועל, כולל היום. וצריך לומר בכנות ואמרת את זה ככה במהירות, שלהיות סטודנט במילואים זה קשה, אבל להיות אבא לארבעה ילדים או אימא ולעשות מילואים ולעבוד, זה לא פחות ולפעמים גם יותר קשה. וגם הציפייה שצה"ל יתאם את מועדי התעסוקות המבצעיות, האימונים, עם גרף המבחנים בוא נודה על האמת שהיא לא ריאלית. אני כן חייב לומר שבין מפקדי המילואים, סוגיית ההתחשבות בסטודנטים אל מול נתון של גרף, נמצאת מאוד במודעות. ואני חייב לספר לך שהיינו יושבים, חבורת מפקדי גדוד, ואומרים: אוקיי, יש לנו עכשיו תעסוקה ביולי, המשמעות היא שהסטודנטים שלי או לא יגיעו או יעשו 50% או נעשה חצי-חצי או כל מיני דברים כאלה.

זה לא פשוט גם למפקד, כי הוא יודע שיש לו פה בעיה והוא לא רוצה שהסטודנט שלו ייפגע. זאת דילמה אין-סופית. יחד עם זאת, העלית כאן כמה דברים, ואני חושב שבראש ובראשונה, כמו שאמרת ביחס לטכניון, זו הציפייה שלנו. אני זוכר את העידן שקיבלת שובר לצילום במכונת צילום ובזה הסתכמה העזרה, וזה עלוב, וזה לא מכבד. אפשר לעשות הרבה יותר מהצמדת מתרגלים, דרך לאפשר התעלמות מההיעדרויות שלו, דרך לאפשר לסטודנט מועד היבחנות נוסף, ועוד לא מעט פעולות סל שמוסד אקדמי יכול לתת. דבורה, את רוצה להתייחס לזה? ממש בקצרה: הטכנולוגיה וההתקדמות מאפשרים הרבה יותר עזרה. סטודנטים מקבלים מדיסק-און-קי עם חומרים, הקלטות, עד צילומים מסודרים - - - לא,

את יכולה להגיד לנו? סליחה, סליחה, כל אחד בזמנו. אם מישהו רוצה לדבר, שיגיד לי.

תסכימו שיש הבדל בין מישהו שלומד בחוג למקרא וצריך לקרוא עכשיו חומרים עיוניים ומאמרים, מול מישהו שצריך להשלים שיעורי מעבדה בכימיה. ברור לגמרי שמי שלומד כימיה יהיה לו יותר קשה להשלים חומר שהוא פספס אם הוא לא היה בתרגיל מעבדה. ואת יודעת שהציונים של ילדי ישראל במקרא יותר נמוכים מהציונים בכימיה? אבל בסדר, לא אתקטנן איתך על זה. לא ניכנס עכשיו להבדלים בין מה שקורה בתיכונים לבין מה שקורה באוניברסיטאות. האוניברסיטאות בינתיים מחזיקות יפה. שוב, ברור שיש דברים נקודתיים. יש בעיה שיש מרצים שמסרבים שיצלמו את השיעורים שלהם, יש מגוון של בעיות. בחלק מהאוניברסיטאות יש מערכות של חונכים. לוקחים מישהו בשנה א', מצמידים לו מישהו משנה ג', מאותו חוג, שיעזור לו ויעביר לו. לא תמיד יש נכונות בין הסטודנטים לעזור לצעירים יותר. יש מגוון של דברים. אמר פה גם מי שדיבר לפני, לגייס מתרגלים לא פשוט. מירון, משפט לסיום. מה שחשוב לי בנוסף יש את שירותי הדיגיטציה, אז אפשר כמובן לתת שירותים כאלה של להקליט או לעזור במהלך הסמסטר לסטודנט שיוצא למילואים או לכמה סטודנטים שיוצאים. דבר אחרון, לגבי מלגת "ממדים ללימודים" שיצאה עכשיו, שזה גם יחול על לוחמים שהם במילואים.

כי המון אנשים שבאים ללמוד, באים דווקא בגיל יותר מאוחר, ולא בהכרח באים שנתיים אחרי הצבא. יש כאלה שאין להם את ההזדמנות או את הרקע לבוא ישר אחרי צבא. לכן כן להחיל את זה על לוחמים במילואים. אבישג, אתם מכירים את הפנייה הזו? אני לא מכיר את זה.

והאמת שאני גם לא בקיאה מספיק להתייחס בנושא של "ממדים ללימודים", זה תחום אחר. אבל נלמד את זה. בואו נלמד את זה, כי יכול להיות שזה רלוונטי. ליעד, סטודנט להנדסה מבן גוריון, בבקשה. שלום,

סטודנט להנדסה בבן גוריון, לוחם ומפקד במילואים. משרת בערך 30 ימים בשנה. אני רוצה לגעת ולחזק, אנחנו נמשיך להגיע, לא משנה מה יקרה פה, חשוב לנו הרבה יותר מהלימודים האקדמאיים. אני רוצה לתאר חזרה ממילואים, וזה לא משנה אם זה שבועיים בקפריסין או מילואים אחרים, אתה חוזר ואתה פשוט נלחם על להשלים. קראתי את התקנון בהובלת המל"ג, ויש בו סעיפים אמורפיים של איך משלימים,

הכול זה לשיקול המרצה, לשיקול האוניברסיטה. ומרצה, כמו שאתה אמרת, לוקח את זה ל-א' אם הוא משרת במילואים והוא מבין ולוקח את זה להטבות האלה. ומי שלא משרת, לוקח ל-ב'. אתה לא יודע מה אתה מקבל. אצלי לדוגמה הורידו עכשיו את ההקלטות. גם למילואים לא שולחים כי הכול זה החלטת האוניברסיטה, והכול זה בלי מחויבות. יש פשוט א-סימטריה בין המרצים, בין הקורסים. אתה חוזר ואתה לא יודע מה תקבל. זאת הנקודה שרציתי להביא. רציתי גם לגעת בנושא תיאום הגרפים. אצלי ביחידה מתאמים את הגרף כך שלא ייפול על מבחנים. אבל אולי זה באמת לוקסוס.

אלון שוורצר, מ"אם תרצו", בבקשה. חג מילואים שמח, אני גם משרת במילואים, ורק אתמול הגדוד שאני משרת בו, גדוד הנדסה בחטיבת אלכסנדרוני, זכה במצטיין המילואים. בעניין הזה אתחבר לנושא נקודות זכות למשרתי מילואים. ב-2018, חלק מהפרצופים פה היו פה בדיונים שקיימנו פה על החוק הזה, ועל מספר הימים כמו שדיברו פה קודם. כל שנה אנחנו מבקשים באמצעות בקשת חופש מידע מהמוסדות השונים את המידע לגבי כמה סטודנטים ניגשים לזה ומקבלים. אני גם נמצא בקשר מול צה"ל,

ששירת לפני אבישג, רצינו לדעת פחות או יותר את מספר הסטודנטים משרתי המילואים, ואין את המידע הזה, ואני חושב שזה משהו שהוועדה צריכה ממש לקדם. כמובן לא למסור את המידע הזה אם הוא סודי ומסווג או חשוב, אבל חייבים שיהיה את המידע הזה על מנת שיהיה אפשר לקדם את הזכויות האלה. פשוט אצביע על הנתונים, וראינו פה קודם את הנתונים שהיה רשום שיש 120,000 משרתי מילואים פעילים, שהם פחות או יותר, האנשים שזכאים כנראה לנקודות זכות. אם ניקח שליש מהאנשים האלה, רבע מהאנשים האלה, כנראה הם סטודנטים. עשינו מחקר, קיבלנו תשובות רק מ-20 מוסדות, כמובן המוסדות המתוקצבים. 167,000 סטודנטים במוסדות האלה. בתשפ"א, רק 1,783 מהם מימשו את הזכאות לשתי נקודות זכות. אנחנו מדברים על אחוז אחד מכלל הסטודנטים ב-20 המוסדות האלה. אני עוצר בנקודה הזו. אני חושב שהיא חוזרת פה פעמיים-שלוש. אני חושב שאנחנו צריכים לשקול את האירוע הזה של הרצף. שוב, אני מבין, אנחנו עוסקים בזה. אבולוציה, נמצאים פה ותיקי עמותות המילואים. בדקתי את החוק תוך כדי, הנוסח של מה שרשום שם הוא 14 יום לפחות. אבל צריך להבין איפה ההגבלה. ברצף. ברצף?

יש שם. הסתכלתי תוך כדי כי אין לי אותו פה. תיכנסי לכללי זכויות הסטודנט. לא, תיכנסי לחוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית. ואוקיי, והמילה רצף נמצאת שם? יש את המילה רצף. - - - כתוב: שרות מילואים של 14 ימים לפחות - - - לשנת לימודים לפי תנאים שקבע המוסד להשכלה גבוהה בדבר רצף ימי המילואים בשנת הלימודים. כן, אלון.

אנחנו בסקירה של זה, אז מרבית המוסדות שענו לנו הם במינימום 14 ימים ברצף, ו-21 לא ברצף. עכשיו יש, כמו שאמרנו, מוסדות שהולכים לקראת הסטודנטים ועושים גם הצטברות לאורך השנים, ומשנים את זה. רוב המוסדות לוקחים את מה שנמצא בחוק. זו הערה חשובה. גם במהלך הדיונים בחוק, אנחנו ועוד משרתי מילואים שבאו לדיונים האלה, ביקשנו להקל. ואני יכול לתת כל מיני דוגמאות למוסדות שנותנים, אבל אני רוצה לגעת ישירות בנקודה שבעצם החוק הזה גם נוגע בנושא של מעורבות סטודנטיאלית.

החוק לא בא לבד רק לנקודות זכות למשרתי מילואים, אלא אומר: יש משרתי מילואים שיכולים לקבל שתי נקודות זכות, ויש על התנדבות. במהלך כל הדיונים, אנחנו באנו ואמרנו שיש פה משהו שהוא פשוט לא הוגן, משרת מילואים נקרא לדגל, מקבל צו 8, הוא לא בוחר איפה לשרת, הוא לא בוחר איזה ארגון להתנדב, הוא נקרא, ויחד עם זאת התנאים שלו הם הרבה יותר קשים.

עשינו בדיקה באמצעות בקשות חופש מידע לכל המוסדות. וראינו שמי שמתנדב כמה שעות

מתנדב בארגון לפי מה שקובעת האוניברסיטה, השעות בממוצע שנדרשות ממנו בשנה הם 40.5 שעות בשנה. אם אנחנו מסתכלים על ממוצע הימים בתשובות חופש מידע שקיבלנו, לא כל המוסדות ענו לנו בדיוק כמה ימי מילואים נדרשים מהסטודנט. אנחנו מדברים על ממוצע של 22 ימים. 22 ימים זה בעיקרון הרבה יותר מ - - - שעות. הנקודה שלכם היא, תנו ייחוד למשרתי המילואים לעומת פעילות חברתית אחרת. לא, תורידו את הסטנדרט, להוריד את מספר הימים. הנקודה ברורה. נירה, את יכולה להקריא את הסעיף? אני רואה כאן בסעיף שיקול דעת, סעיף 11 בכללים, אומר שמוסד יהיה רשאי להכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה בנקודות זכות, לצורך בחינת זכאות לקבלת מלגות, בחינת זכאות לקבלת מעונות. מבחינת האפשרות הוא צריך לשקול את מכלול השיקולים והנסיבות הנוגעים לעניין, ואת המידתיות. והחליט המוסד ליתן הטבה כאמור, יתחשב בקביעת התנאים, בין השאר, במספר הימים ששירת הסטודנט בשירות מילואים, התקופה שבה שירות, ברציפות. והכול בשים לב לטיב ההטבה. כלומר, יש כאן שיקול דעת רחב מאוד. ונאמר עוד: שמוסד המכיר במעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית למען הקהילה, כמזכה בנקודות זכות אקדמיות, יהיה רשאי להכיר גם בשירות מילואים כפעילות המזכה בשתי נקודות זכות אקדמיות לפי הכללים.

יש פה שיקול דעת נרחב. זה הכללים, זה לא חוק. הכללים זה מה שקובע. אלון, תסיים בבקשה. רק לסיום: יש את חוק עידוד מעורבות,

לצערנו הרב, ואני מסכים עם דבורה, יהיו מוסדות שנתנו עוד לפני החוק. אנחנו עשינו את המחקר הזה לפני החוק ובגלל זה באנו בדרישה שיהיה חוק. עד שאין חוק, ועד שאתם,

לא התערבתם ולא דחפתם את זה, ולא עבר החוק, זה לא היה בכל המוסדות המתוקצבים.

כבר אז התרענו ואמרנו שהתנאים למילואימניקים הם עם הרבה יותר קשיים. וכמו שאמר חברי, זה לא יכול להיות ימים ברצף, כי 14 ימים ברצף זה בעצם רק מי שעושה תעסוקה. בדרך כלל אין אימונים כאלה, ובגלל זה הממוצע הוא 22 ימים.

תודה, אלון, הנקודה ברורה.

שמי עומרי גולן מהמל"ג. קודם כול אני קצת מופתע מהדברים שנאמרו כאן, כי אנחנו, המל"ג ות"ת ועד ראשי האוניברסיטאות, רואים חשיבות רבה בעניין מתן התאמות לאנשי המילואים. בשנת 2012 התקנו כללים ספציפיים. נירה, אני חושב שהתייחסת למה שקבוע בכללים שלנו. הכללים האלה קובעים הסדרים מפורטים בעניין כל סוגי ההתאמות שסטודנטים שיוצאים למילואים מקבלים, בין אם זה היעדרות משיעורים, מטלות,

סמינריונים, היעדרות מבחינות, מלגות. מישהו פה פתח את הכללים וראה? הם מפורטים ביותר. בשנת 2018 הכללים תוקנו, נוספו בהם זכויות גם לסטודנטים שהם הורים לילדים מתחת לגיל 13, ושבני ובנות זוג שלהם יוצאים לשירות מילואים. ניתנו זכויות נוספות והיעדרויות נוספות,

סטודנטים שבני הזוג או בנות הזוג שלהם יוצאים למילואים, יכולים להיעדר בתחילת יום הלימודים ובסוף יום הלימודים כדי לטפל בילדים. ניתנה הבחנה בין סטודנטים שיוצאים למילואים רגילים לבין סטודנטים שיוצאים למילואים בנסיבות חירום במצב מיוחד,

סעיף 9. יש פה מערכת סדורה של כללים. יש רכז התאמות מילואים בכל מוסד להשכלה גבוהה. אני לא זוכר שהמל"ג קיבל תלונה, אנחנו אחראים על הכללים האלה, כללי המל"ג למילואים, אני לא זוכר שקיבלתי תלונה בשנים האחרונות. ואם הייתה תלונה, היא כמובן טופלה. כך שאני פשוט מופתע - - - עמרי, מה אתה מנסה לומר, שהכול טוב? אני חושב שמבחינת היישום של הכללים שלנו בשטח, ולא רק באוניברסיטאות, אלא גם במכללות האקדמיות. אתה דיברת בתחילת הדיון על המכללות, גם שם המצב הוא טוב לפי תמונת המצב שמשתקפת אצלנו מפניות הציבור שמגיעות למל"ג. נוסף על כך, ממש לאחרונה התקבלה החלטת ממשלה 1441, חלק מהנוכחים כאן בחדר היו שותפים בניסוח שלה, שאנחנו הולכים לתקן את הכללים בהקשר של חריגי התראה. זה עוד מהלך שאנחנו הולכים לעשות.

לאורך השנים אנחנו עושים מהלכים ונותנים עוד ועוד זכויות למי שמשרת במילואים. ולכן אני באמת מופתע מהשיח שהתרחש כאן. לגבי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, החוק התקבל בשנת 2018. הוא היה של חברת הכנסת מירב בן ארי, היינו שותפים בתהליך החקיקה. יש שם סעיף ספציפי שקובע ששירות מילואים של 14 ימים לפחות בשנת לימודים, לפי תנאים שקבע המוסד להשכלה בדבר רצף ימי המילואים. באמת ניתן שיקול דעת רחב למוסדות. אבל צריך להיות תנאי של 14 ימי מילואים. רצף, לא רצף - - - אפשר גם פחות. יש מוסדות שקבעו פחות.

אבל החוק ניתן ב-2018, הבית הזה חוקק את החוק הזה. זה החוק שהתקבל וזה לא היה מזמן.

בבקשה, איתי. אפרופו מה שהוא אומר, יש פה במאבק הזה הרבה שנים של מאבק על כל מיני שינויים ותוספות. וכמו שאתה יודע, סטודנטים לומדים שלוש שנים,

הם מתחלפים. מתחלפים הנציגים שלהם. ולכן חלק מהעניין של האוניברסיטאות עצמן זה ליידע את נציגי הסטודנטים, וליידע את הסטודנטים עצמם, לא רק את הנציגים שלהם. כמו שהיה לנו מאבק הרבה שנים שבצו המילואים יפורטו הזכויות של איש המילואים. כך סטודנט צריך לקבל ליד את החוק הזה, כל סטודנט שמתקבל לאוניברסיטה, צריך לקבל את החוק ליד. ללמוד אותו וזה הכול.

הסטודנטים הכי מעורבים יושבים פה. ואנחנו מכירים משהו אחד, זה לא הגיוני.

האם נושא נציב או נציבת מילואים, זאת פרקטיקה שקיימת היום בכל המוסדות? בכל מוסד להשכלה גבוהה יש רכז התאמות. זה קבוע בכללים. קבוע בכללים שהמוסד מחויב שיהיה לו רכז התאמות. ויש בכל מוסד להשכלה גבוהה בישראל, מכללות ואוניברסיטאות, רכז התאמות. לא רק זה, המוסד מחויב להודיע את הפרטים של הרכז - - - אין לו סמכות, הוא יושב - - - שנייה, חברים. עמרי, בבקשה. הסמכויות של הרכז קבועות בכללים. מה הסמכויות שלו? מעקב אחר ביצוע התאמות ותיאום עם הגורמים הרלוונטיים במוסד, טיפול בתלונות בסטודנטים בנושא ביצוע התאמצות, תיאום בין המוסד לבין צבא הגנה לישראל בקשר לבקשת סטודנט לדחיית שרות מילואים, סיוע לסטודנטים בכל עניין אחר שנמצא במסגרת תפקידו. הסמכויות של הרכז קבועות בחקיקת משנה,

עמרי, זה מובן. ליאור, את דיברת ראשונה, אומר כאן עמרי: תקשיבי, עשינו כברת דרך, יש לנו כבר תיקונים שנעשו ב-2012, וב-2018. איפה זה פוגש את הקשיים שאת ואחרים פה העליתם, אל מול המציאות אצלכם במוסדות? א', זה טמון במה שאתם אומרים. החופש האקדמי שניתן או שיקול הדעת הרחב שיש לכל מוסד, מייצר פערים גדולים מאוד בין מוסד למוסד, ואלון גם ציין את זה. השוני בין ימי המילואים שנדרש לקבל את נקודת הזכות הוא טווח גדול מאוד אם זה שבע בטכניון או 14 באוניברסיטת תל אביב, גם פה אנחנו צריכים להתערב ולקבוע רף שהוא רף סביר ומה אנחנו רוצים שיהיה מיושם הלכה למעשה. זה שיש כללים שמאפשרים, שימו לב לכל הסייגים שאתם אומרים: המוסד רשאי להתייחס, הוא יכול להחליט, אם הוא רוצה הוא אוסר. רכז או רכזת המילואים שאתם מדברים עליהם, הם לא אנשים שהם בשטח שאנחנו רואים אותם כסטודנטים, וכל בעיה שאנחנו מביאים לפתחם זה נפתר בקסם בין החיבור בין צה"ל קראת שזה בסמכויות, למוסד. זה לא משהו שקורה בשטח, זה רחוק מלהיות כך. עמרי, אם אני מבין נכון,

החופש האקדמי שמותיר מרחב שיקול דעת רחב ומייצר פערים בין מוסדות. ובעוד שכשאנחנו עוסקים במחקר זה מובן והכרחי, כשאנחנו עוסקים בזכויות צריך לבחון אם החופש הזה הוא נכון. שנית, יש פער מובנה בין מה שקורה למעלה לבין מה שהסטודנט פוגש למטה. זה פער שאנחנו פוגשים בהרבה מאוד דברים. לכן אני מזמין את כל מי שרואה את עצמו נפגע ולא קיבל את הזכויות שלו לפי הכללים של המל"ג, לפנות אלינו, ואנחנו נטפל מול המוסד.

עוד גורם מעבר לרכז ההתאמות במוסד, יש גם את פניות הציבור של המל"ג. זיו ליבנה, בבקשה. תודה רבה. אני סטודנט בשנה ב' באוניברסיטה העברית למדע המדינה ויחסים בין-לאומיים. קודם כול אני רוצה לפנות לעמרי: נפגעתי מהאקדמיה משירות לימודים לא ידעתי לפנות למל"ג, לא ידעתי בכלל למי לפנות. היה כזה דף של האוניברסיטה, הטלפון לא היה זמין בכלל, זה בתור התחלה. אני לא רוצה להוסיף הרבה על מה שאמרו פה, אמרו פה הרבה דברים יפים, אבל אני רוצה לדבר בעיקר על הזכויות שלנו בתוך הקמפוס, שזה זכות לביטחון ולהסתובב בכיף ובשלום. ובמיוחד בתחומי מדעי החברה והרוח, ואני שומע את זה גם באוניברסיטאות אחרות למרות שלא הייתי שם, מדברים איתנו על כוחות הכיבוש, ועל דיכוי. בימים אלה יש סרט על פרעות מאי 2021,

הדיכוי שעברה אוכלוסיית הערבים בערים המעורבות. הרבה פעמים אני מרגיש שמצופה ממני להתבייש בתפקיד שלי כלוחם או כמשרת מילואים. וחס וחלילה שאני ארגיש את זה, אבל זה משהו שאתה מסתובב בקמפוס ואתה מרגיש שמצפים ממך להרגיש לא נעים על מה שתרמת למדינה,

בתחום הזה, אני קורא לפעול פה, במל"ג, באוניברסיטאות. זיו, קיימנו דיון כאן בוועדה בנושא הזה לפני מספר שבועות. נכון, ישבתי פה. מספר דיונים. אחד מהם אני הובלתי. זה נושא כאוב מאוד, עדין מאוד, שנוגע לסוגיית החיים המשותפים בישראל ובקמפוסים בפרט.

אבל עכשיו אנחנו מדברים על זכויות של מילואים. אמרתי כאן בדיון ואני חוזר על זה שראשי האוניברסיטאות והמכללות חייבים לוודא וביתר שאת, אני אומר את זה על כל האוכלוסיות, אבל עכשיו אנחנו מדברים על חיילי מילואים, אז אני מדגיש את זה על חיילי המילואים, שחייל מילואים ירגיש בנוח עם זה שהוא עושה מילואים. ואם הוא עכשיו מגיע מהמילואים לקורס וזה קרה לי לא פעם ולא פעמיים, הוא צריך להרגיש בנוח ובביטחון בקמפוס שלו. אגיד אפילו יותר מזה צריך להרגיש גאה בזה.

ואם הוא לא מרגיש גאה בזה, אנחנו כחברה בבעיה. אנחנו צריכים להרגיש גאים, וצריכים להרגיש תמיכה מהקמפוסים ומהסגלים. אני יכול לספר סיפור אישי, ביקשתי דחייה למטלה, והמתרגל אמר לי: זה לא הוגן שאתה תגיש יותר מאוחר מכולם. אמרתי לו: זה גם לא הוגן שאני עומד עכשיו עם וסט וקרמי בחיזמה ומונע הפרות סדר, בזמן שחברים שלי שותים בירה בדשא. זה לא נתפס, אבל זו הרוח אצל הרבה אנשי סגל, מתרגלים, מרצים. אני שומע דברים שבאמת קשה לשמוע. ועוד דבר אחד, אני פונה לגופים שנמצאים פה, הייתי לי בעיה עם מענק המילואים, עשיתי 20 ימי מילואים שנה שעברה, ואומרים לי: תשלח טפסים, מלא בירוקרטיה. אני מרגיש שאני נלחם מול הצבא בנושא הזה, ואין אף אחד שייקח אחריות. אני פונה למ"פ שלי, המ"פ שלי אומר לי: אני אחראי על הלחימה של הפלוגה. אני פונה למוקד מילואים, הם אומרים לי: אנחנו לא יודעים, אנחנו רק מעבירים דברים, תשלח עוד טפסים. הגעתי לקצין מילואים ראשי, הוא נותן לי תשובה של המוקד. זאת פנייה שמן הראוי לטפל בה. רק שיהיה מישהו שאפשר יהיה לפנות אליו. בן אדם שאפשר לדבר איתו, אם זה לא ממוחשב, בכל מקרה מהדברים האלה. בן אדם שאפשר לפנות אליו ואפשר לדבר איתו על הנושא הזה ושהוא יסדר למי שמתקשה עם זה. אני מיד מסכם את הדיון. אבישג, יש לך כמה מילים לומר לפני שאני מסכם. בקצרה. נשמח שתסייע לנו במידת האפשר לקבל את הרשימות של משרתי מילואים שהם סטודנטים, ולהיות שותפים לזה. אנחנו נביא את הרשימות, הם יביאו לנו את מסד הנתונים על מנת שנוכל להתקדם באמת בנושא. לא ציינו ואציין כאן: בהחלטת הממשלה היה מרכיב של הגדלת מלגת פר"ח לסטודנטים ל-10,000 שקלים, משהו שימומש בקרוב. שנה שעברה נתנו וניתן גם השנה, מלגות לסמ"פ ומפקדים בסך של 8,000 שקל ללימודים. יפה.

הסיפור הזה של מאגר המידע שלכם,

יש לכם את המאגר הכי טוב במדינה בכל דבר בירוקרטי. ממשק עם הצבא, זה אפשרי? צריך לבדוק את זה. יש את אבטחת מידע, יש טופס א', אפשר לבדוק את הדבר הזה, זה לא משהו בשמיים. אפשר להעביר נתונים. אני מכיר את אנשי ביטחון מידע בצבא, לדעתי אפשר לעבוד איתם. לא, זה משהו אחר. זה נוהל רגיל בכל משרדי ממשלה, זה לא משהו - - - אנחנו יכולים לעודד את הסטודנטים להגיש, אבל הם צריכים לדעת שיש להם למה להגיש. אוקיי, חברים, ברשותכם, אני מסכם. קודם כול הוועדה רואה חשיבות גבוהה מאוד לעידוד וטיפוח משרתי המילואים בכלל, והסטודנטים במילואים בפרט. הוועדה שמעה לא מעט אתגרים שהוצגו בעיקר מצד הסטודנטים ואגודת הסטודנטים לגבי משרתי המילואים. הוועדה קוראת לאגודת הסטודנטים לפנות למל"ג על פניות רשמיות ולייצר סט של פניות לא רק בהזדמנויות החגיגיות, אלא באופן כללי, על מנת שהמל"ג בכלל וור"ה בהקשר של האוניברסיטאות בפרט, יהיו מודעים לפניות ולאתגרים כפי שאתם רואים אותם. הוועדה קוראת לביטוח הלאומי לייצר ממשק עם הצבא בנושא מאגר הסטודנטים המשרתים במילואים, על מנת לשפר את השירות הניתן לסטודנטים המשרתים במילואים. הוועדה תיבחן תיקוני חקיקה הכולל בנושאים שעלו כאן, וקוראת לבחון את סוגיית רצף ימי המילואים כתנאי מזכה לשתי נקודות זכות בפרט, אם מספיקה פה תקנה או תיקון חקיקה, אנחנו בכל אופן נבחן את זה מצידנו גם כן. הוועדה ממליצה לאגודת הסטודנטים ולצבא לייצר מאגר, או איזשהו מאגר פומבי לקראת יום המילואים הבא, שיבחן את השירות הניתן לחיילי מילואים במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, וייצר מיפוי שלהם, כולל העלה על נס של המוסדות המצטיינים והערה לאלו שמתקשים למלא את תפקידם הציוני בישראל - - - למה לחכות שנה? זה יכול להיות בשבוע הבא.

אפשר להתחיל לעבוד על זה. איתי, מניסיוני, זה ייקח זמן. אנחנו נרצה כאן בוועדה לראות את זה לקראת יום המילואים הבא. אבל נעשה לזה אבני דרך בדרך. תודה רבה לכולם, ויום מילואים שמח. הישיבה ננעלה בשעה 12:31.